אנחנו מתחילים פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), דיון בסעיף 58, תיקון פקודת הקרקעות. הישיבה הזאת תוקדש להסתייגויות ולהצבעות. יש הסתייגות אחת של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בשם הרשימה. ברוך הבא, סמי.

אנא הצג את ההסתייגות שלך. בוקר טוב, אדוני היושב ראש. כפי שכבר דיברנו בדיון שהיה לפני כן אנחנו רואים בהוספה הזאת של החברות הממשלתיות הנוספות, לתת להם קצת יותר כוח, דבר שיכול לפגוע בזכויות של האנשים להתנגדויות ואני מבקש שהסעיף הזה יבוטל. ההסתייגות שלי פשוט אומרת שאני מבקש שהסעיף הזה יבוטל, יש להם מספיק כלים לעבוד, הם לא צריכים יותר כלים ואני חושב שזה יעשה אותן יותר דורסניות ואני לא סומך עליהם בעניינים האלה, לכן אני מבקש לא לתת להם יותר סמכויות. בסדר. אנחנו צריכים להצביע על ההסתייגות הזאת. סעיף 1. מי בעד? מי נגד?

אתה צריך להחליט, אתה פה. לא משתתף? לא, יש לי מה להגיד. כולנו בעד באמת לסלול כבישים ואפילו שכביש 6 לא פתר את הבעיה, אבל היום כשבאמת רוצים להפקיע אדמה אז לא צריכים לקבל פיצוי כספי, למדינה יש הרבה אדמה לתת במקום. זה מאוד חשוב. הרי למדינה יש, היא שולטת על 97%, אז זה שמפקיעים בכביש מסוים, אנחנו בעד סלילת כבישים, אבל במקום לתת פיצוי כספי שייתנו אדמה חלופית. הנושא הזה עלה בוועדה על ידי חברים נוספים, אני כן הבטחתי לסמי שיהיה דיון בנושא הזה, מה המצב של ההפקעות,

איך אפשר למתן את זה, איך אפשר להגיע ליותר הסכמות, אבל עכשיו אתה החלטת להשתתף בהצבעה או לא? אני לא משתתף.

אז סמי בעד, שלושה חברי כנסת נגד ומאזן לא משתתף בהצבעה. הצבעה בעד 1 נגד 3 לא משתתף 1 לא אושר.

אתה מבקש שההסתייגות שלך תובא בנוסח שיונח במליאה?

אנחנו מביאים את הסעיף הזה להצבעה, נכון?

מי בעד הסעיף? בעד שלושה. מי נגד?

נמנע. מאזן נמנע.

החוק הזה עבר בוועדה, יגיע למליאה. מברכים את שרת התחבורה שעוד חוק שלה עובר בוועדה, את הצוות המקצועי באוצר ובתחבורה שעבדו על החוק ואנחנו ממשיכים לחוקים הבאים בחוק ההסדרים. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 10:08.